אנחנו עוסקים עכשיו בהצעתו של חבר הכנסת עמיחי שיקלי, התייקרות תעריפי המים לחקלאות. חבר הכנסת שיקלי,

אני באופן אישי מוטרד מהעניין שבין ממשלות מנחיתים מהלומה כזאת ולא מאפשרים לממשלה הנכנסת לגבש את המדיניות שלה ולהתוות אותה. אני אדם שמאמין בשוק חופשי, אני מאמין בתחרות, אבל אנחנו לא יכולים לומר לחקלאים: "צאו ותתחרו" וגם לתת להם את מחירי המים הכי גבוהים שיש. מכיוון

אתה דיברת, כבוד יושב ראש הוועדה, על טייס אוטומטי לפי חוק וסל מדדים,

מחירים. רשות המים מעלה את מחיר המים כטייס אוטומטי ב-2,2.5 אחוז, אבל על זה לא נזעקנו. אנחנו נזעקנו על דוח ועדת שמרת שהולך להעלות את מחירי המים, כמו שאמר חבר הכנסת שיקלי, ב-30,40 אחוז - משהו

המים זה תנאי לקיומה של המדינה,

אתם יודעים שאפילו בקשרי החוץ יש לחקלאות משקל גדול. האם לרשות המים יש אוטונומיה להקים ועדה באופן עצמאי ולהחליט באופן עצמאי? אפשר לקחת את האוטונומיה הזאת. אני יושב פה בגלל שתי עבודות שעשיתי יחד עם צוות כלכלנים - אחת היא לגבי

ברגע שאנחנו מנטרלים חלק מהעלויות של מתקני ההתפלה לטובת המים החקלאיים,

לגבי המים המושבים, עוד יותר חמור.

שהוא מפעל ענק ומפואר שהופך נטל וזיהום למשאב כללי,

להיהרס. הדבר השלישי שצריך להביא בחשבון זה שחלק מהעלייה

אני רוצה לדבר על שורש הבעיה כחברה ערבית, כפלאחה מאזור אל-בטוף שהיה פעם עוגן כלכלי לכל האזור גם כשלא היו מים. עם השנים אל-בטוף הפך לים, כי הרבה מים לא מנוצלים טלטלו את

כיוון שלא ראיתי בשום מקום בעיתון שמישהו דורש

של החקלאות, כי בלי מים לא תהיה חקלאות, לכן

אדוני היושב ראש, יש כשל מבני בהגדרות. מי שמורשה להחליט באופן בלעדי היא מועצת רשות המים, עד כאן אני מסכים, אבל אני מזכיר לך שבתחילת שנות

כשוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא המים המליצה על הקמת מתקני התפלה,

שזאת התכנית הגדולה שלהם והיא נכונה מבחינת מה שמוכנים לתת לחקלאות, הם רוצים לקחת את הכסף הזה ובזה לממן את מחירי המים. לא יקום ולא יהיה, זה לקבור את חקלאות ישראל.

שתקציב המדינה ייתן לחקלאות - - מה

מה עמדתך לגבי המציאות הזאת שהולכים לדון על העלאת מחירי המים לחקלאות בשעה שאין

אני דורש את זה, זאת החלטת ועדה פה אחד, קואליציה ואופוזיציה. נקיים דיון לגבי הנושא של החקלאות, לגבי הנושא של המים. יכול להיות. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:45.